שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בעניין הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד), הצעה של חבר הכנסת משה ארבל, שכיום הוא שר, יחד עם אנוכי, ינון אזולאי. ההצעה מגיעה, בעזרת השם, לישורת האחרונה. זוהי בשורה לעם ישראל, להורים וגם לילדי ישראל. אני מבקש להתחיל, קודם כל, בחשיבות של ההצעה הזו. נעשה תקציר: בהצעה, אנחנו מבקשים שברירת המחדל, שכיום נמצאת בידי הבנקים, תעבור להיות בידי קופות הגמל, ולא בסיכון הנמוך, אלא במוגבר. גם ממה שראינו במחקרים, כשפודים את הכסף הפערים הם עצומים, ויכולים להגיע לעשרות אלפי שקלים. לכן, אנחנו חושבים שכדאי לעשות את התיקון הזה. זהו המקום להזכיר את יושב ראש הוועדה הקודם,

העברנו את זה פה, בקריאה ראשונה, בתקופה שלו, ויש להודות לו על כך. עכשיו, אנחנו זוכים לכך שיושב ראש הוועדה, הרב גפני, מזרז את העניין, מיד לאחר התקציב, עם בשורה לעם ישראל. בהצעת החוק, אני מבקש לגעת גם במקור, להוציא את הבנקים, כך שבכלל לא יהיו במשחק. זה נמצא בהצעת החוק המקורית, ותכף נדבר על זה. הדבר הנוסף הוא שתהיה אפשרות לניוד מהבנק לקופות גמל. היום, בביטוח לאומי, בערך 22% נמצאים בבנקים. יוסף פולסקי מהלשכה המשפטית בביטוח הלאומי. לגבי הנתונים והגורמים, נמצא פה ציון מזרחי, מאגף ילדים בביטוח הלאומי, ויש לו את מלוא הנתונים. אז תכף נבקש התייחסות. מי שעשה טעות, לשיטתו יכול להיות שזו אינה טעות, ושאותו אדם ירצה להמשיך להיות בבנק אני לא שולל את זה. אגב, אני חלק מהטועים; כנראה שיותר מעצלות, ומפחות הסתכלות על המכתבים. אם זו הייתה פניית ציבור הייתי עונה יותר מהר, אבל כשזה מופנה אליי,

בנוגע לחשבון שלי כנראה שאני פחות עירני. על אי-ערנות עצמית משלמים. אדוני, רק חידוד אחד: ברירת המחדל היא לא בבנקים. גם היום היא בקופות הגמל. אבל בבנקים זה בסיכון נמוך.

אני מתכוון לכך שזה נמצא בסיכון נמוך. אנחנו רוצים שזה יהיה בסיכון הגבוה בקופות הגמל. היום זה כך, אחרי שהגשנו את ההצעה. אנחנו מכירים את האופן שבו זה קורה: כשמגישים הצעת חוק כולם מתחילים להתעורר. אפרופו הצעות חוק, אתמול עברה פה הצעת חוק, עם רשות המיסים, לגבי הסיפור של רכישת דירה על ידי יתום, והאם הוא חלק מהתא המשפחתי או לא. אנחנו מתקשקשים על זה פה מזה שלוש שנים, ובסוף, כשזה נמצא בהצעת חוק זה עובר.

זוהי השיטה, ולפעמים צריך לנהוג בה. למה העברתם הצעת חוק? רשות המיסים היו פה לפני שנה, והם אמרו שאין בעיה ושהכל בסדר. אני אפתח לך את הפרוטוקולים של שנה שעברה.

ועכשיו הם מספרים לנו שיש מכרז אחר, שיוצא בנובמבר הוא כבר היה אמור לצאת בנובמבר 2022 אבל הוא יוצא בנובמבר 2023. בכל אופן, אני רוצה לתת התייחסות למי שמבקש להתייחס. קודם כל, חברי הכנסת רוצים להתייחס למשהו? חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אני מבין שכבר עלה,

שלבתי ההשקעות אין את הפרטים, מעבר לתיבת הדואר. דבר זה נותן להם יתרון, בכך שיוכלו להעביר להם גם את פרטי הטלפונים - - - אני מכיר את זה, אבל אתה יודע שגם אתה וגם אני אתה כן, אני פחות, והיושב ראש עוד פחות ממני לא חסידים גדולים של העברת מידע. צריך לשמוע אותם ולראות. אתה פחות חסיד של העברת מידע ואתה מחזיק טלפון כשר, ואתה יודע שלכולם יש את כל המידע שלך, עם החוק שעבר.

אם היה להם את כל המידע שלי הם לא היו שולחים לי מכתבים בדואר; הם היו שולחים אותם במייל. אתה יודע כמה טלפונים אני מקבל ביום? זה מזכיר לי דיון על הוצאה לפועל, שהעיריות לא רוצות להתקשר, ואומרות לי: "אסור לנו להשתמש בטלפון".

כשראש העיר מגיע לאזור אתם יודעים להתקשר כדי לספר לי. את זה אתם לא יכולים לספר לי?".

אדם רוצה שיגיעו אליו. נשתדל לשמוע כמה שיותר, כדי שנוכל להספיק להצביע.

בועז סטמבלר, סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח. רק לפני זה,

אני חייב להזכיר שההצעה הזו היא יחד עם לובי 99. אני תמיד מזכיר להם שאני לא תמיד מסכים איתם, אבל כשהם עושים דברים טובים אני מוכן לשתף איתם פעולה. כמה הערות פרוצדורליות, ברשותך: אנחנו מבקשים שהביטוח הלאומי יידרש להעביר לחברות את האינדיקציה אם החשבון נפתח עקב מנגנון ברירת מחדל, או לפי בחירת ההורה, זאת על מנת שנוכל לבצע את ההעברה למסלול החיסכון הבינוני בגיל 18; עוד נבקש שזה יחול רק על מצטרפים חדשים, ולא רטרואקטיבית; אנחנו רוצים לוודא שמועד תחילת החוק יידחה בחצי שנה, כדי שנוכל להיערך לעניין מבחינה מיכונית; ושאלה אחרונה: האם הפעלת המנגנון של העברה למסלול בינוני תפעל רק אם לא בוצע שינוי על ידי ההורה במהלך תקופת החיסכון? תחזור עוד פעם על השאלה. אם הורה לא ביצע שינוי האם עדיין המעבר לחיסכון במסלול סיכון בינוני יהיה בתוקף?

נתייחס. לשכת סוכני הביטוח, בבקשה. בוקר טוב. אלון דור, יושב ראש הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח. אני שמח מאוד על כך שהדיון הזה מתקדם. אני אזכיר שבדיון הקודם העלנו וביקשנו וזה התקבל, ואני מאוד שמח לראות את זה בהצעה לקראת הקריאה השניה והשלישית שהשינוי יתרחש בגיל 18, ולא בגיל 15, ושהשינוי יהיה מסיכון מוגבר לסיכון בינוני. זה מצוין, ומאוד חשוב. צריך להבין שהחיסכון הזה, בהסתכלות שלו, הוא לגיל 21+. גיל 18 הוא לא הסוף, ועד גיל 15 הסיום היה מאוד מוקדם. אני מצטרף לחבר הכנסת פינדרוס בנושא הפרטים והטלפון, ואני אסביר: כשהורה בא להיכנס לאתר של הגוף המוסדי, כדי לראות את פרטי קופת הגמל, אם הטלפון לא עבר הוא לא יכול להיכנס לאתר, וזה קצת מסובך להשיג את הגופים המוסדיים בטלפון, כדי לעדכן פרטים. אנחנו, סוכני הביטוח בחיסכון לכל ילד,

אז אנחנו מתקשים לעזור ללקוחות, למרות שאנחנו עושים את המקסימום בחיבור - - - אם, לצורך העניין, אחד הבנקים שזכו הוא הבנק הלאומי, ולי אין חשבון בבנק הלאומי הם מגיעים אליי, שלא דרך המייל. לכולם יש את הכתובת. דו"חות, וכדומה, נשלחים. אם לי יש שני ילדים קטנים, בגילאים שלוש ושש, ואני רוצה להיכנס לראות. אם לגוף המוסדי אין את הפלאפון שלי אני אקיש את תעודת הזהות של הילד, ואז הוא יגיד לי: "טלפון לא מוכר", ואני לא אוכל להיכנס ולראות. אמנם אני אוכל לראות את זה דרך האתר של הביטוח הלאומי, אבל הנתונים הם מאוד מוגבלים. יש לך שם וכתובת? גם. אם אתה מקיש את תעודת הזהות של הילד יש הכל. בכניסה לאתר של גוף מוסדי אתה צריך להקיש תעודת זהות וטלפון, ואז מגיעה סיסמת הכניסה לטלפון. האתרים מאובטחים, ואם אין טלפון אתה לא יכול להיכנס לאתר. אם הטלפון שלי לא מחובר למספר הזהות של הילד שלי זה מצחיק. הטלפון שלך מחובר למספר הזהות של הילד שלך. אם אצלו, במערכת, מספר הזהות לא מחובר לטלפון - - - גם מספר הזהות של הילד שלי,

אולי בגלל שאני עדכנתי, אבל כשהם מחפשים אותי - - - זה תלוי איפה. בקופת החולים? בבנק? בביטוח הלאומי. בבית ההשקעות לא. אז שיעבור דרך המערכת. כמו שהבנק שולחים לי מכתב

אני לא יודע אם כדאי להתחיל לגעת פה בהעברת מידע - - - שכל מה שיש לבנק שיהיה גם להם.

תכף נשמע מה יש לבנקים להגיד, כי לא בטוח שיש להם את כל הפרטים האלה. אם לבנקים יש אותם אולי נוריד להם גם את זה.

השני, כמו שאמרת בהתחלה, הוא מתן האפשרות להורים שטעו, ונכנסו לבנקים,

זוהי סוגיה מאוד כאובה.

הרבה הורים פונים אלינו, וכגורם מהצד, שמייעץ ומסייע

זה מאוד חשוב. מדובר בחיסכון ארוך טווח,

כשהריביות יותר גבוהות, והבנקים יודעים לצאת יותר אנחנו יודעים שהריבית הזו לא תישאר לעולם גבוהה, כמו שהיא לא תישאר לעולם אפס. פה חשוב מאוד לעזור לציבור ולילדים. תודה רבה. המועצה לשלום הילד. תודה, בוקר טוב. אפרת, היועצת המשפטית של המועצה לשלום הילד. אני רוצה להזכיר את החשיבות בלדאוג גם לקבוצות ילדים שהן נעדרות עורף משפחתי, או שהם מנותקי קשר מאיזו שהיא סיבה,

כל המידע כמו מספרי טלפון וכל הדברים האלה לא עובר אליהם באופן ישיר. צריך ממש לתת את הדעת על הדבר הזה. זה מאוד חשוב, כיוון שהמטרה של החוק הזה כמו שגם יושב הראש אמר בהתחלה היא צמצום פערים חברתיים, ומתן הזדמנות שווה לצעירים. דווקא אותם צעירים, שהם ילדים מנותקי קשר ומתחילים את זה עוד יותר אחורה צריך לתת את הדעת במיוחד עליהם. אני רוצה להזכיר עוד שני דברים, שאולי לא מתייחסים לעניין הסיכון המוגבר וההשקעה, אבל הם רלוונטיים, בכל זאת. צריך שהמדינה תיכנס בנעלי ההורים של

תיתן את הכסף ותגדיל את החיסכון, במקום אותם 50 ₪ שההורים יכולים להוסיף. אני מסכים איתך, ואני בעד, אבל זו צריכה להיות החלטת ממשלה. אני מוכן לסייע ולהרים את הכפפה, אבל אם אנחנו רוצים לעשות משהו צריך להתחיל, אחרת אנחנו נגמור את הכל. אני חושב שכמעט כולם פה רוצים שהחוק הזה יעבור.

מברכים על החוק הזה, ואנחנו ניקח את ההזדמנות שאדוני נציע לנו וננסה לקדם את זה. דבר נוסף הוא שבהגיעו לגיל 18 אותו בחור לא יכול למשוך את אותם הכספים בלי חתימת ההורים. גם זו נקודה מאוד חשובה שצריך לתת עליה את הדעת, ואנחנו נבקש לקדם גם אותה. ישנה הצעת חוק בעניין הזה, ואנחנו נשמח לקדם אותה.

הייתי רוצה לשמוע את אגף התקציבים, בבקשה. הם פה בשביל לדבר. בדרך כלל אני לא סותם להם את הפה. לשכת היועצים הפנסיוניים. בוקר טוב. אייל שלזינגר, לשכת היועצים הפנסיוניים. אנחנו מברכים מאוד על ההצעה. אנחנו חושבים שזהו דבר טוב וברור. אני רוצה לציין כמה דברים שצריך להוסיף או להרחיב, מעבר למה שנאמר כאן. ישנו חוסר שקיפות כמעט מוחלט ביחס לחיסכון לכל ילד, במיוחד בבנקים. אם אנחנו מסתכלים,

בדו"חות הממונה על שוק ההון אני יכול לראות כמה חיסכון היה; אם אני פונה לחברת הביטוח אני יכול לגלות את הנתונים. אם אני פונה לבנקים אין דו"חות מרוכזים כאלה, ולא ניתן לדעת. גם אדוני שאל,

את נציג הביטוח הלאומי כמה יש בבנקים. אנחנו בכלל לא יודעים, כי הנתונים לא מרוכזים במקום אחד.

אני חושב שאסור שהבנקים ינהלו את זה,

לגבי הגופים המוסדיים, אני שומע פה בקשה לדחות את זה, וכו' - - - היא לא ביקשה לדחות; היא אמרה שצריך להוסיף. אמר אדוני מאיגוד חברות הביטוח: "לדחות את זה בחצי שנה". אני חושב שצריך להחיל את זה מיידית, וצריך לחייב את הגופים המוסדיים להוסיף את המידע, במסגרת הדו"ח של העמית. אדם שמגיע לסוכן, או ליועץ, ורואה את סך כל הנכסים לא רואה את החיסכון של הילדים שלו, ולכן הוא לא יודע באיזה מסלול זה נמצא. יכול להיות שזה תקוע במקום אחר; הוא בכלל לא יודע אם זה קיים או לא, והוא לא יכול לטפל בכסף הזה,

הוא פותח את הדו"חות השנתיים.

במסגרת השקיפות, אני חושב שקודם כל צריך להוציא את זה מהבנקים ולהכניס את זה לגופים המוסדיים, כי בהם השקיפות יותר גדולה,

לחייב את הגופים המוסדיים להכניס את זה לתוך נתוני המסלקה. תודה רבה. משה קאשי, לובי 99. משה קאשי, מנהל תחום פיננסים בלובי 99. המרוויחים היחידיים מהפיקדונות הבנקאיים האלה הם הבנקים, והמפסידים העיקריים הם הילדים, שהכסף שלהם יושב. הם לא מפסידים רק את האלטרנטיבה; הם מפסידים ממש. כל הילדים שהכסף שלהם הופקד בפיקדון בריבית קבועה בין 2017 ועד 2021, כשהתחילו להעלות את הריבית מקבלים ריבית רייט שלילית של כ-5%. מפה יוצא שכשהילדים מהשכבות הכי נמוכות יגיעו לגיל 18, הם יקבלו שליש בסביבות 20,000 ₪ מהסכום שיקבלו ילדים שהכסף שלהם הופקד בקופות גמל, שיגיעו ל-60,000 ₪. צריך להבין עוד משהו: המטרה של החוק הוא צמצום פערים חברתיים. המדינה מוציאה כסף מהכיס שלה ומדלגת מעל ההורים, בשביל לדאוג לילדים עצמם.

צריך לצמצם כמה שיותר את מרחב הטעות של ההורים. לכן, אסור שיהיה מצב שיהיה ניתן לנייד כסף מקופת הגמל לפיקדון בנקאי. אנחנו יכולים לדמיין תרחיש: במשבר כמו הקורונה,

השוק יצנח ב-50%. הבנקים ישר ירימו טלפון לכל הלקוחות, וימשכו להם את הכסף מקופות הגמל לפיקדונות בנקאיים בריבית נמוכה, ושכשהשוק יעלה בחזרה הבנקים לא יתקשרו ויגידו להם: "תחזירו את זה לקופות הגמל". עדיף להשאיר את זה כך, מאשר לאפשר את הניוד הזה ולתת להורים לעשות את הטעות הכי גדולה, שהיא להעביר את הכסף מקופת הגמל לפיקדון בנקאי. כמו שלא נותנים לאף אחד לחסוך את הכסף של הפנסיה בפיקדון בנקאי כך החיסכון לכל ילד, ל-18 שנה, אסור שיהיה בפיקדון בנקאי.

נמרוד ספיר. תודה. בוקר טוב. אני מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות. קודם כל, ברמה הכללית של הצעת החוק, אני חושב שזהו נושא חשוב. ההצעה גם הביאה לשינוי בפועל, שהרשות עדכנה עליו, שפתר חלק מהבעיות שהצעת החוק באה לתקן. אני חייב להגיד לך שלקראת הדיון עברנו שוב על הנתונים מתוך הגמל נט, ביחס לעמיתים שחוסכים במסלולים בסיכון נמוך, בינוני וגבוה. החלוקה לנכסים היא כזו: עדיין, כ-40% מהעמיתים שחוסכים במסלולי החיסכון נמצאים במסלול בסיכון נמוך. כשאתה מנקה החוצה את הנתונים של התשואה מסוג המסלולים, אתה רואה שאנחנו נמצאים ב-51% מההפקדות, ב-Overall של כל השנים. אני לא יודע לפלח את הנתונים של השנה האחרונה, אפשר לעשות את זה, אבל עדיין 51% מההפקדות הן במסלולים של סיכון נמוך. אתה מדבר ספציפית על התכנית של חיסכון לכל ילד?

ספציפית על התכנית הזו, בלי מסלולי הלכה ושריעה. רק על מסלולים שהם בסיכון נמוך, בינוני וגבוה. 51% מהכסף נקי, אחרי שמורידים תשואה נמצא במסלולים בסיכון נמוך.

אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו בדיונים הקודמים, אבל יש פה היבט מאוד חשוב של תיקון עוול ושל השוואה, בוודאי ביחס לאוכלוסיות נעדרות אוריינות פיננסית שאנחנו יודעים אילו אוכלוסיות אלה ודווקא להן, כפי שציינו פה, התשואות הצפויות, לפי המחקרים של הביטוח הלאומי, הן הרבה יותר גבוהות במסלולים האחרים, בטח כשאנחנו מדברים על חיסכון לטווח ארוך.

זהו נושא מאוד חשוב בעינינו, ואני חושב שנכון לקדם אותו. אני אזכיר עוד משהו שאמרתי בדיונים הקודמים: בעיניי, אחת החשיבויות הגדולות של התכנית היא שזוהי אחת התכניות היחידות שמבצעות העברת חיסכון בין-דורית.

מעבירים מהדור שלנו לדור הבא, כשכל הגירעון של הממשלה גם מתקופת הקורונה, ובכלל הוא מכך שאנחנו לווים,

על חשבון הילדים. לכן, אני חושב שיש פה חשיבות משקית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, אדוני יושב הראש, שהעלית את הנושא הזה לסדר היום עם הצעת החוק, ולהגיד שאני חושב שזה נכון לחשוב על דרכים להרחיב את התכנית, בין אם בצורה וולונטרית, ממשלתית או כזו שתסייע לאוכלוסיות החלשות. אני חושב שזוהי תכנית מאוד חשובה, ושמשרד האוצר ורשות שוק ההון עשו פה מהלך יפה, ב-2016, כשהם העבירו את הכסף הזה לילדים. אפשר לחשוב על דרכים להרחיב את זה, בהצעת החוק הזו ובדרכים אחרות.

מהמועצה לשלום הילד, אמרה את זה וגם נתנה רעיונות. נכנסת אחרי שהיא דיברה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, ששמעתי שכבר התייחסתם אליו, והוא הנושא של פרטי ההורים. אני חושב שאין סיבה שהורים, וגם ילדים,

בתכנית של קופות הגמל, מול קופות הגמל להשקעה שהן מוצר דומה, אבל שם יש את כל הנתונים, ולשם אפשר להעביר את הדיווחים באופן שוטף. אני חושב שצריך לתקן את העוול הזה. בשנים האחרונות, אנחנו פנינו הרבה פעמים למשרד האוצר, לרשות שוק ההון, לביטוח הלאומי ולרשות להגנת הפרטיות. כולם אמרו, באופן עקבי, שהנושא הזה צריך לבוא לטיפול בחקיקה. אני חושב שאם עושים את התיקון החשוב הזה, ומתקנים חלק מהבעיות בתכנית הזו שחוקקה מאוד מהר גם ב-2016 אפשר לתקן גם את זה. אנחנו הצענו איזה שהוא משפט, שהכנו פה, והבהרנו ליועץ המשפטי לוועדה שהוא לא עושה את התיקון עכשיו, אלא מסמיך את הרגולטורים, יחד עם הביטוח הלאומי, להביא תיקון של הכשל הזה, בפרטי הורים,

אני לא חושב שאפשר לעשות פה דיון משפטי רחב, אבל לתת להם את הסמכות, ביידוע ואישור של הוועדה מה שאתם רוצים. כדי שהידיים שלהם לא יהיו קשורות בעניין הזה חשוב להכניס את התיקון הזה. במענה לשאלות שנשאלתי לפני כן, אגיד לכם שביררתי אצל הגופים המוסדיים,

מהי כמות ההורים שאין להם את הפרטים שלהם. דיברתי עם שני בתי השקעות גדולים,

שמנהלים הרבה כסף, שדיברו על בערך 50% מההורים. זוהי כמות עצומה, כשאנחנו מדברים על מאות אלפי ומיליוני הורים. אני מניח שזה די מייצג את מה שקורה גם אצל הגופים המוסדיים האחרים. אני חושב שחשוב לתקן את העוול הזה, כי ביד אחת הממשלה כבר תיקנה חלק מהבעיה שהייתה עם מסלול החיסכון, אבל גם צריך שאנשים יידעו איפה הכסף שלהם וכמה תשואה הוא עושה. תודה רבה. עצם ההכנסה למסלקה תפתור את הבעיה. תודה רבה. בבקשה, איגוד הבנקים. גלי כספרי, מנהלת מחלקת המחקר באיגוד הבנקים.

העקרונית, יש היום מגוון מוצרים על המדף.

בתיקון שאתם עושים להזיז את ברירת המחדל מקופה בסיכון נמוך לקופה בסיכון מוגבר אתם לא אומרים: "ולהוציא את כל שאר המוצרים מהמדף". עדיין יהיו קופות בסיכון מועט, למרות שאנחנו שומעים שהן מניבות תשואות פחות טובות; עדיין יש קופות בסיכון בינוני; עדיין יש קופות עבור הורים שרוצים להשקיע לפי ההלכה, או לפי השריעה. יש מגוון של מוצרים, וכל הורה יכול לבחור מה שהוא רוצה, כשהמדינה מחליטה מה תהיה ברירת המחדל. באותה המידה, יש גם מגוון של פיקדונות. למשל: דובר פה על רווח ריאלי. אם היום אנחנו בסביבת אינפלציה של 5% אין לדעת מה יהיה בשנים הקרובות, והמוצר היחיד בשוק שמציע, היום, לשמור על הערך הריאלי של הכסף הוא פיקדון בנקאי. אנחנו חושבים שאין שום סיבה להוציא את המוצרים האלה מהמדף, ולא לתת אפשרות להורים שמחליטים לא ללכת על ברירת המחדל, אלא לבחור משהו אחר. יש לך נתונים, מהקופות אצלכם, על כמות האנשים שנמצאים בסיכון המוגבר? בסיכון הנמוך? בריבית קבועה? שיש להם תחנות יציאה בריבית? לי אין את ההתפלגות הזו. אני מניחה שלביטוח הלאומי יש. למה אין לכם? הבנקים אמורים להחזיק את הנתונים האלה. אני מדבר עליכם בלבד. לאיגוד הבנקים אין את הנתון הזה. שוב, יש ברירת מחדל, עבור מי שלא רוצה לבחור, לא יודע לבחור או לא יכול לבחור. הכסף הולך לאפיק שאתם מחליטים עליו. צריך להבין: השנים של הריבית האפסית נמצאות מאחורינו. אנחנו נמצאים במתווה - - - מי אמר שזה לא יחזור? אף אחד לא אמר. הרי, דיברנו על זה, והחוק הזה היה כשהריבית עדיין הייתה, והייתה לכם את האופציה לעשות את זה. לא עשיתם את זה עד שלא שמנו חוק.

לא העליתם את זה לסיכון המוגבר. עד שלא היו פה דיונים,

ועד שלא העברנו את זה בטרומית והתחלנו להעביר את זה בקריאה ראשונה זה היה רק דיבורים. הסיכון המוגבר הוא בעולם קופות הגמל. עשיתם עכשיו אפשרות גם אצלכם. באפשרויות שנתתם מאז החקיקה העליתם את האפשרויות לתשואות אחרות. אגב, גם הריבית עלתה שם. הריבית עלתה, בוודאי. בכל מוצרי הפיקדון - - - בכל המוצרים, אבל עדיין בריבית שאני לוקח היום, לאותה תקופה, אני משלם עליה 6%, וכשאתם נותנים אתם נותנים

תבואו ותגידו לי שבנק לאומי נותן 4.75%, שזה,

אבל בכל זאת, רוב הבנקים עדיין בפחות מחצי. למה אני אומר את זה? כי תמיד אומרים לנו: "למה להביא חקיקה?". אני רק אגיד לך: החקיקה היא עובדה מוגמרת. הריבית בפיקדונות עלתה בגלל העלייה בריבית במשק. כך זה פועל בפיקדונות. ישנם פיקדונות בריבית קבועה, פיקדונות בריבית משתנה - - - זוהי בדיוק הטענה: בטווח של 18 שנה המסלול האחר הוא המיטבי לילדים שחוסכים, ולא הפיקדונות. גם הסוגייה של הריביות על הפיקדונות מעסיקה את הוועדה הזו הרבה מאוד, והמצב שם רחוק מלהיות מיטבי. הוא מיטבי בעיקר לבנקים. הפיקדונות של חיסכון לכל ילד מציעים ריביות מאוד אטרקטיביות. כרגע, אנחנו מדברים על להסיר מוצר שמציע ריבית מאוד אטרקטיבית. הוא אטרקטיבי כרגע, אבל לאורך כל השנים,

כולם פה יודעים שהריבית תרד? אני מאמין שגם את בטוחה שהריבית לא הולכת להישאר כך. אבל זה לא משנה; אם אתה סוגר ריבית קבועה ל-18 שנה אתה תקבל את הריבית. מה זאת אומרת: "כרגע"? זה לא רק כרגע. עובדה שהתכנית הזו, על פניה, סגורה בריבית ל-18 שנה, וההשוואות הראו פער של פי 5 ופי 6 לילדים

ההשוואה היא בדיוק אל מול מה שאתם מדברים עליו פיקדון בריבית קבועה. לי יש ארבעה ילדים. נראה לכם שפעם אחת הרמתי טלפון לבנק, ושאלתי מהי הריבית? מהי הקבועה? כמה הם מקבלים? זה מן אירוע שמתרחש לבד; חצי מההורים לא מודעים אליו, במיוחד בגלל שזה לא בבנק שלהם, והגישה קשה, בגלל שזה בביטוח הלאומי. לכן, יש כאן תיקון שמציע כי ברירת המחדל תהפוך להיות משהו יותר - - - אנחנו לא מתווכחים עם ברירת המחדל. ברירת המחדל תישאר קופת גמל. אנחנו מבקשים להשאיר את האופציה, להורים שבוחרים בזה מהשיקולים שלהם. למשל: כי הם רוצים לשמור על הערך - - - זה בסדר. למה שלא תהיה התחרות הזו, ינון? החוק אומר: "לא בחר לילד השקעה לפי הוראות פסקה וכו' תופקד בחיסכון בקופה בסיכון נמוך". זה נשמע כמו ברירת מחדל. מותר להם. אבל יש תחרות, בין קופות הגמל. אם ברירת המחדל היא קופת הגמל בסיכון הכל בסדר. אם אני הורה ומאוד אוהב את הבנקים, ונורא רוצה לבחור את זה לילד שלי למה לא?

אני שואלת באמת, כחלק מתחרות. לא ברירת המחדל. בא לי לבחור גם את זה; למה להוריד את זה מהשולחן? אגב, את תשמעי,

שזוהי המלצה גם של גורמי מקצוע אחרים. אם זו השקיפות אפשר להגיד להם שיכניסו סעיפים של שקיפות, ושישנו כל מיני דברים שקשורים למסלולים הספציפיים האלה. עד עכשיו הם לא הכניסו, והם התחילו להכניס עכשיו. אני רק רוצה לענות לטענה לפיה יש ריביות אטרקטיביות: אנחנו בדקנו - - - אתה יכול גם לענות על למה להוציא את הבנקים.

הריביות שהבנקים משלמים בתכנית חיסכון לכל ילד הן נמוכות ממה שהם משלמים אם אתה בא לבנק בלי שום קשר לתכנית החיסכון. זה לא נכון. אתה צריך להשוות את הטווחים. דוגמה: אתמול פורסם שבנק לאומי הציע תכנית חיסכון ל-18 שנה בריבית בנק ישראל 4.75%. אם אתם הולכים לחיסכון לכל ילד ל-18 שנה הריבית היא של 3%. להגיד שזה אטרקטיבי זה לא נכון. באותם התנאים, ל-18 שנה, בזה יש 3% ובזה 4.75%. 18 מול 18? 18 מול 18. הבנק הלאומי משלם בסניף 4.75% - הוא יצא בקמפיין גדול. אם אתה הולך לנתונים של הבנק הלאומי עכשיו, בתכנית חיסכון לכל ילד הוא משלם 3%. בדקנו גם את תכניות החיסכון לחמש שנים. גם שם - - - יש

יש תקרה של כמעט 500 ₪, אבל הסכום לא משנה. אני מדבר על מינימום לחיסכון. אני לא יודע. אני מכיר רק את התקרה. אוריה סבג ממשרד האוצר.

לגבי זה שהפיקדון נותן ודאות אי אפשר לסגור ודאות ל-18 שנה. בקופות הגמל יש מנהלי השקעות, שהעבודה שלהם היא להתאים את ההרכב של התיק ושל החיסכון למצב הקיים. אם האינפלציה גבוהה, או שיש תחזיות לאינפלציה גבוהה הם מניידים לצמוד. אם יש תחזיות לאינפלציה נמוכה הם מניידים לשקלי. זה דינמי. גם ברמת סיכון נמוכה התשואות של קופות הגמל הרבה יותר נמוכות מהריביות. אני חייב לענות לשאלה של ההורים: המטרה של המדינה היא לדלג מעל ההורים ולהגיע ישר לילד; לנתק את העוני הבין-דורי; לצמצם את ההשפעה של ההורה על עתידו של הילד. לכן המדינה מוציאה כסף מהכיס שלה; זהו לא הכסף של ההורה.

היינו אומרים: "ניתן להורה את ה-50 ₪ ושישים את זה איפה שהוא רוצה", אבל המדינה אומרת: "אני פוסחת מעל ההורה ומגיעה ישר לילד".

צריך לצמצם, כמה שיותר, את מרווח השגיאה של ההורה, ולהוציא אופציות שהן רעות בהכרח. תודה. ביטוח לאומי נתונים. ציון, מנהל תחום קצבאות ילדים בביטוח הלאומי. אני רוצה להתייחס לכמה דברים שעלו, ברשותך, אדוני. קודם כל, ברירת המחדל שונתה, בדצמבר 2022, לקופת גמל בסיכון מוגבר.

כאן. בנוסף, אני מתייחס

שנמרוד אמר: ילדים שנכנסו לסיכון מועט עד דצמבר 2022 נשארים בסיכון מועט, אלא אם כן ההורה פונה לקופת הגמל. ברירת המחדל שונתה, בדצמבר 2022, לקופת גמל בסיכון מוגבר, להורה שלא בוחר. המצב היחידי שבו ילד ייכנס לבנק, אלא אם כן ההורה בוחר, זה אם ההורה בחר בנק, בצורה אקטיבית,

וכרגע נולד לו ילד, ועליו הוא לא מבצע בחירה. גם את זה אנחנו הולכים לשנות.

אני אומר מהו המצב נכון להיום. כמו שנמרוד אמר: נכון להיום, כל הילדים שההורה לא בחר להם, עד היום נכנסו לברירת מחדל בסיכון מועט בקופת הגמל.

באפשרות ההורה להתקשר לאותה קופת גמל ולשנות את הסיכון. דבר נוסף לגבי הנתונים: כמו שאמר אדוני בהתחלה כיום, כ-20% מהילדים עד גיל 18 נמצאים בבנקים השונים. כ-80% נמצאים בקופות הגמל. עוד דבר שאני רוצה לציין, בקשר לפרטי העברת ההורים, הוא שמדצמבר 2022, הביטוח הלאומי מאפשר לכל הורה שבוחר, באופן אקטיבי, את תכנית החיסכון לילדים שלו, לבקש להעביר את נתוני ההתקשרות שלו גם לגוף החוסך. זה אומר שמדצמבר 2022, אם יש מי שחפץ בכך הנתונים עוברים אל אותו הגוף שהוא בחר. יש לך התפלגות של הריביות? אני רק רוצה להבהיר, כדי שציון יסכים איתי: מדצמבר 2022 נפתרה הבעיה של פרטי ההורים. הבעיה היא שמיליוני הילדים שכבר נמצאים בתכנית לא נפתרה עבורם הבעיה. אתה מדבר על הקיימים? נמרוד מתכוון לילדים שנמצאים במלאי. הביטוח הלאומי לא יכול להחליט להעביר את הפרטים של אדוני, אם הוא לא אמר לביטוח הלאומי שהוא מוכן שיעביר את הפרטים לגוף אחר. איפה רשות שוק ההון פה? אם אפשר, בבקשה, לקבל נתונים כללים: כמה ילדים כבר חוסכים היום? מהו סכום החסכונות הכללי? המידע הזה נמצא אצל הביטוח הלאומי. ציון. בשנת 2022 הופקדו לתכניות החיסכון במדינת ישראל סך של כ-3 מיליארד ₪. הסכום הזה כולל גם תשלומים שוטפים וגם תשלומים שההורים מכפילים,

שבוחר להכפיל. מאז פתיחתן, הביטוח הלאומי העביר לתכניות החיסכון 17.8 מיליארד ₪. נכון לדצמבר 2022, ישנן כ-3.5 מיליון תכניות פעילות. יש לך התפלגות של העליות בתוך הבנקים מבחינת המסלולים?

ריביות. יש לי של כמה נמצא בכל בנק - - - ובעצם,

כולם בריביות בפיקדונות?

80% מהילדים נמצאים בקופות גמל. כ-20% מהילדים נמצאים בבנקים.

נתונים מבחינת המסלולים? ההתפלגות של מוגבר, בינוני ומועט?

יש לנו נתונים כמה נמצאים בקופת גמל כזו או אחרת. מישהו יודע לענות על זה? בבקשה. אוריה סבג מהחשב הכללי, משרד האוצר. עמדתנו העקרונית היא לא בעד להוציא את הבנקים. אנחנו רוצים לאפשר להורים את זכות הבחירה. תתקבל החלטה על ברירת המחדל הנוספת. ה-20% שבתוך הבנקים מתחלקים ל-54% ללא תחנות יציאה, שזה 18 שנה - - - 54% ללא תחנות יציאה זה אומר שזה בריבית גבוהה. יש קבועה, משתנה או צמודה. אתה יכול לחזור? בבנקים ישנם שני מסלולים: יש תחנת יציאה כל חמש שנים, ואתה יכול לבחור מסלול מחדש, או תחנת One way. מי שנכנס בגיל אפס נעול עד גיל 18. מי שנכנס ללא תחנת יציאה יש לו ריבית גבוהה. אני טועה? לאו דווקא. יכולה להיות ריבית קבועה, משתנה או צמוד מדד. למה יש את החלוקה הזו? אם הריבית גבוהה אני מבין, אבל כשהוא במסלול ללא ריבית גבוהה וללא תחנת יציאה מהו ההבדל? קודם כל, כל המסלולים הללו נקבעו במכרז של החשכ"ל. זוהי לא החלטה של כל בנק. אבל יש כאלה שיכולים בתחנות יציאה, ויש כאלה שלא. חלק מהמסלולים הם עם תחנות יציאה, וחלק בלי. אתה צריך להבין שהמכרז הוא של השחכ"ל. הוא יבוא ויגיד: "עשיתי מכרז שהוא לא מיטבי"? בנוסף, יש לי שאלה אינפורמטיבית: אם אני הורה לא מעורבת דרך אגב, זהו המצב איפה הילד שלי? באיזו תכנית? איפה הכסף כרגע? בקופת גמל, גבירתי. באיזה סיכון? בסיכון נמוך, כי זה מה שקבעתם. לגבי החלוקה מתוך 54% במסלול ללא תחנות יציאה לשליש יש קל"צ קבועה, לא צמודה; 15% בקבועה צמודה; וכל השאר בריבית משתנה. מתוך 46% במסלול עם תחנות יציאה 8% בריבית משתנה; 18% בריבית קבועה לא צמודה; וכל השאר בריבית קבועה צמודה. לגבי שאלתך, לפני שעשינו את השינויים היה מכרז. מי שלא בחר הלך לסיכון מועט. החל מה-01 בדצמבר 2022, אם ההורה לא מעורב זה הלך לסיכון מוגבר. גם בתכניות קיימות? בדצמבר 2022, ילד בן 12 עובר אוטומטית לסיכון מוגבר אם הוא היה בנמוך?

רק ילד חדש שנולד. לגבי תכניות קיימות אנחנו עסוקים בסוגייה הזו ולא יודעים אם אנחנו יכולים לפצל את זה או לא; יש פה שאלה. במה אתה מתלבט? לגבי אם אנחנו יכולים להחיל אירועים על המלאי או לא.

הבנקים התחייבו לריביות כנגד התחייבות של המשקיעים לשים את הכסף לתקופה ארוכה. יש פה שאלה של הסתמכות, ואני לא נכנס לשם. יכול להיות שישתלם לקופות הגמל אפילו לפצות את הבנקים. לגבי המכרז החדש אנחנו מכניסים כל מיני מנגנונים שייטיבו עם החוסכים, ולכן הארכנו את המכרז הקודם עם כל הבנקים ועם הקופות רק בשנה. מתי המכרז הקודם היה אמור להסתיים? הוא הסתיים ב-31 לנובמבר. ב-01 לדצמבר הארכנו את זה לשנה אחת בלבד, כשיש לנו אופציה להאריך עד - - - למה הארכתם את זה אם אתם יודעים שיש - - - זה מימוש תקופת

למה הארכתם? כי אנחנו עובדים כרגע; עוד לא סיימנו - - - הייתם פה בדיון במאי של השנה שעברה. אתה לא היית פה; היה מישהו אחר. היה גל לנדאו.

כשהוא היה פה, הוא אמר שזה אמור להסתיים. הוא ידע שיש הצעת חוק, וביקשו מאיתנו לא להגיש את הצעת החוק, ולא להתקדם איתה, כי יש מכרז חדש ועושים. מי מבטיח לנו שהפעם המכרז החדש ייצא? אתם לא מבטיחים, נכון? אני אשמח להסביר. תן לו לסיים, ואחר כך, גם אני אשמח לשמוע.

אנחנו עובדים על המכרז. בינתיים אתם עובדים עלינו. אני יכול לשתף אותך בחומרים, אם תרצה. אנחנו עובדים על המכרז מתוך כוונה לצאת למכרז עד סוף תקופת ההארכה הנוכחית.

אני לא בטוחה שהבנתי, כי אמרו לי שהמכרז הקודם מסתיים ב-30 בנובמבר. הוא מסתיים ב-30 בנובמבר או ב-31 בדצמבר? גליה, לשכה משפטית, משרד האוצר. תקופת ההתקשרות הראשונה הסתיימה לפני כשנה, בנובמבר 2022. אנחנו הארכנו לשנה מתוך השאלה שלך, אדוני כי רצינו לבחון את זה גם לאור עמדת השר שהתקבלה. כעת, אנחנו עומדים לפני הארכת תקופת התקשרות נוספת, ועל זה אוריה דיבר. בסוף כל תקופת התקשרות ישנה אפשרות לשנות את תנאי ההסכם. אז מתי אתם סוגרים את פרטי ההתקשרות? אנחנו עמלים על זה. יש לשר אפשרות להאריך את זה בעוד שנה, או שהוא כבר חייב ללכת למכרז? בכל מקרה, אנחנו מממשים תקופת אופציה, ואנחנו תמיד יכולים להמשיך ולממש את זה, בכל פעם,

אולי נשנה גם את האופציה, כך שלא תהיה לשר אפשרות להאריך את זה בלי סוף? טוב. אתה סיימת? תודה. אני רציתי להשלים נתון שביקשת, לגבי סך הרווחים שהצטברו בקופות ובבנקים. עד היום, הרווחים עומדים על כ-1.1 מיליארד ₪ - הרווחים; לא ההפקדות כאשר הם מתחלקים כך: 250 מיליון ₪ בבנקים, ו-890 מיליון ₪ בקופות הגמל. ברשות יושב הראש, אנחנו גם מצטרפים למה שנאמר פה לגבי התחולה של החוק. בכל מקרה, גם המערכות שלנו יצטרכו היערכות של חצי שנה, בערך. אוקיי, תודה. בבקשה. דניאל בלנגה מאגף תקציבים, משרד האוצר. היינו פה בשנה שעברה, בדיון הקודם, ועדיין, ברירת המחדל הייתה קופת כמל בסיכון נמוך. הרבה בעזרת הדירבון שלך, היושב ראש, הבטחנו וקיימנו, ושינינו את ברירת המחדל לקופת גמל בסיכון גבוה. אנחנו מאוד מאמינים בכך שקופת גמל צריכה להיות ברירת המחדל,

אנחנו רוצים שדבר זה יהיה גם על הילד השני והילד השלישי, ולא רק על הילד הראשון. אנחנו לא חושבים שזה צריך להיות סיכון מוגבר בחוק; אנחנו חושבים שזוהי האופציה הכי טובה מבין מה שקיים, אבל אנחנו רוצים לאפשר לרשות שוק ההון, ולכל האוצר, לחשוב על מסלולים אחרים, שאולי יהיו יותר טובים,

בשביל ברירת המחדל. אבל זה מוכח שהסיכון הגבוה הוא יותר טוב אם מתחילים מגיל נמוך. כרגע, מבין האפשרויות שיש נמוך, בינוני וגבוה הוחלט שמוגבר הוא הכי נכון והכי טוב. נכון, אז למה אתם לא עושים אותו כברירת מחדל? כרגע, זוהי ברירת המחדל - - - מתי אתם צפויים לחשוב? כל הזמן. אתם כל הזמן נמצאים במצב של חשיבה. היא שואלת מתי תהיו במצב של החלטה? כרגע, מבחינתנו המצב בסדר. ברירת המחדל היא בסיכון מוגבר, וכך היא צריכה להיות. אתה רק אומר: "אולי יהיה איזה אירוע", ומהאירוע הזה - - - אירוע, או אפיקי חיסכון חדשים, שאולי יהיו יותר נכונים. לכן, אנחנו לא חושבים שנכון לעגן את המוגבר בחקיקה, אלא נכון שרק קופת הגמל תהיה בחקיקה. זה לגבי ברירת המחדל. לגבי הבנקים היה לנו דיון מאוד ארוך - - - אבל אנחנו לא מתחילים מנקודת אפס, אלא מנקודה שבה זהו תהליך משמעותי, קשה ובירוקרטי להורים שירצו להזיז מהפיקדונות לקופת הגמל, ולכן נדרשת חקיקה. מה תגיד על הטענה הזו? השאלה השניה היא השאלה של הניוד ושל הבנקים. מהו המצב של הורים שאתה שכנעת אותם שקופת הגמל היא הדבר הכי נהדר שצריך לעשות, והם נמצאים כבר ארבע או חמש שנים בבנק, ורוצים לעבור? מה אתם מציעים להם?

הסיבה שבגללה הארכנו את תקופת ההתקשרות רק לשנה. בעצם, אנחנו צריכים לחשוב איך אפשר לעשות את הניוד הזה בצורה הכי טובה. לניוד הזה יש כמה בעיות: ישנו עניין של אירוע מס, שצריך לפתור אותו; יש את עניין של הפלטפורמה, שהוא עניין טכני, וצריך לראות איך אנחנו עושים את זה; ויש את העניין של שבירת הפיקדונות - - - מה זה אירוע מס? יש מס על הריבית של הפיקדון? לפי החוק זה יוצר אירוע מס, וצריך לתקן אותו כדי שהוא לא יהיה. כשאת מושכת מהבנק, בעצם המשיכה עצמה פתחת אירוע. מהי הבעיה?

האירוע? בעצם המעבר בעת המשיכה השתמשת בכסף,

ואת צריכה לשלם עליו מס או שבירת פיקדון. אני מבינה, אבל זה לא רציונלי בכלל. אני מסכים איתך. ינון, צריך שהמעבר הזה לא יהיה ממוסה. חוץ מזה, אנחנו לא רוצים לטפל רק באנשים החדשים, אלא גם במלאי הקיים, כמו שציינת, חברת הכנסת. בשביל זה צריך לעשות חשיבה טיפה יותר - - - תגיד לי, מה עשיתם במשך שנה? אני מדבר בשיא הרצינות. שנה שלמה שהחוק נמצא בסטנד-ביי - - - ביקשתי מהם להכין תקציב, ינון. אני לא ראיתי אותו פה, בדיוני התקציב. אני באמת לא מבין. הוא נמצא אצלכם ממאי של השנה שעברה, כשהעברנו אותו בקריאה ראשונה. היה דיון על זה, והיה דיבור איתכם תוך כדי. חלק מהאנשים התחלפו, ובסופו של דבר,

אתם מגיעים ועדיין צריכים לעשות חשיבה, לעשות עבודה, לחשוב על איך לעבוד ולעבוד על איך לחשוב. לקח לכם שנה? תתמודדו עם זה אחרי זה. קודם כל נעביר את זה איך שאנחנו רוצים, עם הניוד ועם הכל. אם תגידו לי: "אנחנו רוצים לשנות" אני אגיד לכם: "אין בעיה, העברנו את זה. עכשיו תביאו חקיקה שלכם". אני לא רוצה ללכת בגישה הזו, אבל אתם לא מגיעים לפה עם נתונים ועם עבודה שעשיתם, בסופו של דבר. אמרת לי: "נתנו לך את הסוכריה הזו של שינוי בפיקדון אצל הבנקים". זה לא רציני. אני באמת ציפיתי למשהו יותר רציני כשאני בא לפה היום. הייתי בטוח וזה לא שלא דיברתי עם האוצר בכל התקופה הזו שאני בא למשהו מוגמר, שמצביעים עליו והולכים. היחידים שהייתה איתם בעיה של פחות הסכמה, ובצדק, הם הבנקים, אבל גם הבנקים רוצים איזה שהוא תיקון,

בשיחה עם טיבי, שאני מוכן לדבר גם על זה, אבל יש פה אירוע שכבר הייתם צריכים לבוא מוכנים אליו. יש לי הצעה, בבקשה, לגבי הסוגייה של הניוד. מי שמושך את הכסף זה כאילו הוא משתמש בו, ולכן הוא משלם מס,

אם הניוד הוא ממקום למקום, כלומר, רק מעבירים את הסכומים זה אומר שלא משתמשים בכסף, ואז למה צריך לשלם עליו? זהו החוק, אימאן. אני לא אומר שזה מה שצריך להיות; כרגע,

וצריך לחשוב איך אפשר לתקן את זה כדי שזה לא יקרה.

חוץ מזה, יש עוד בעיות עם הניוד. אנחנו גם לא יודעים איך אפשרות הניוד הזו תשפיע על הריביות שמקבלים בבנקים. מי שבסוף יישאר בבנק, ולא יעביר לקופת גמל - אנחנו לא יודעים איך העובדה שאנחנו מאפשרים ניוד תשפיע על החסכונות - - - כמה זמן ייקח לכם לענות לנו לגבי הניוד? אנחנו שמנו לעצמנו כיעד את ההתקשרות הבאה, שאמורה להיות - - - אני אומר לך שזהו יעד רחוק מדי. מהי ההתקשרות הבאה?

בדצמבר. ואז מה יקרה?

בתהליך חשיבה, כדי לראות איך אפשר לעשות את המכרז אופטימלי, כדי לשנות ההסכם.

אנחנו לא נחכה לכם. אני אומר לך דבר אחד: אם אתם חושבים שאני אחכה עם החוק

עד דצמבר אתם טועים. החוסכים עשויים להיפגע, כי יש פה אירוע מס.

תיפגעו, ותביאו חקיקה אחרת שלכם. בסדר? אני לא מוכן לשמוע על למעלה משנה של דיוני חשיבה,

אתם תפטרו ממס 13 מיליארד, או 3 מיליארד? זה לא יקרה. אני אומר לכם: הייתם צריכים לבוא היום עם תשובות לגבי הסיפור של הניוד.

ידעתם מההתחלה שזוהי הדרישה שלי, ושל חברי הכנסת. כולנו דיברנו על זה. תקראו את הפרוטוקולים ותראו. לא יכול להיות שאחרי שנה, אתם באים אליי ואומרים: "אנחנו צריכים חשיבה". מה עשיתם עד עכשיו? לא חשבתם? הנושא הזה נדון במסגרת חוק ההסדרים. זה היה גם בדיון אצל השר,

והשר ביקש ללבן את זה. דנו בזה בוועדת המכרזים, הכנו מזכר מס אילו שינויים צריך להחיל על פקודת מס הכנסה כדי שהחוסכים, אלה שעדיין רוצים לעבור שלא ייפגעו מהמעבר הזה. שוב, אנחנו עובדים. אני לא אמרתי שאתם לא עובדים, אבל יכול להיות שאתם עובדים בעוד דברים, ואת זה שמתם בעדיפות אחרונה. אצלי זה בעדיפות ראשונה. אוקיי. ינון, אפשר לכתוב תחולה רטרואקטיבית, ולהגיד שהאוצר יפרסם תקנות לעניין התחולה בתוך חודש.

ואז, אם הם יפרסמו יפרסמו. את לא יכולה. למה? שיוציאו תקנות פרטניות לגבי המנגנון לתקופת המעבר, שקבע החוק. מה זה המנגנון? יש פה מנגנון כלכלי מסוים, שזה רשות שוק ההון או משרד האוצר.

כל החוק הזה אומר: שר האוצר יקבע תקנות להסדר.

זהו לא דבר מופרך. החוק הראשי אומר: "סכום החיסכון ינוהל בהתאם להוראות של שר האוצר, באישור ועדת הכספים, ורשאי הוא לקבוע הוראות לעניין הקמתו ואופן הפעלתו של המנגנון לניהול". אנחנו נקבע מהי התחולה נקבע תחולה רטרואקטיבית, ונגיד שהוא יפורסם בתקנות של שר האוצר בתוך חודש ימים.

על ילדים שכבר קיימים במסלול אחר.

שהם יוכלו לנייד? את זה אנחנו רוצים. כן, רטרואקטיבית. הם אומרים שפיננסית זה פיסקלית - - - מה זה פיסקלית? אם יש הוראה שמחייבת בחוק מס את צריכה להתגבר עליה בחקיקה. לא, שלומית אני אומרת את זה בצניעות אנחנו לא נתגבר על המס הזה. ישנה חקיקת מיסים במדינת ישראל. ילדים שישבו בפיקדונות עם ריבית ישלמו את המיסים כחוק במעבר הזה. לא צריך לראות בזה אירוע מס. זהו החוק, שלומית. זהו כסף שיושב בפיקדונות. אבל אנחנו רוצים לעשות שיהיה לזה המשך. אז אדרבא; נתת לי רעיון. אנחנו רוצים להביא את זה לפה, בתיקון חקיקה, ולראות איך עושים לו גשר כך שיהיה המשך

אבל אז את צריכה לנסח את זה, ולהגיד שהתחולה תהיה רטרואקטיבית, והניוד יהיה, על אף האמור לא יראו בזה אירוע מס. בגלל זה היא יועצת משפטית; היא תוכל לנסח את זה. אני אצביע בעד, אבל אז אנחנו צריכים לנהל איתם שיח על כמה כסף הם - - -. זה מה שאתה רוצה לעשות, היושב ראש? כן. ושלומית צריכה לנסח את הדברים האלה? בסדר. בבקשה. רמי עזריה, מנהל מחלקת קופות גמל. אני רוצה לעשות סדר קצר, ולהציג את העמדה שלנו מהצד של הפיקוח על קופות גמל. כפי שנאמר קודם, בדצמבר 2022 הוצאנו חוזר,

ששינה את ברירת המחדל למסלול בסיכון מוגבר, מבלי מעבר למסלול בינוני או אחר, כי זוהי המסקנה שהגענו אליה. לא מצאנו מקום לשים עליו את האצבע ולקבוע שבו תהיה תחנת מעבר למסלול בינוני או אחר, ולכן החלטנו שמסלול ברירת המחדל יהיה רק סיכון מוגבר. כמובן שההוראה הזו חלה רק על מי שמצטרף לקופות הגמל החל מדצמבר 2022. לכן, הדיון שהיה מקודם הוא לגבי המלאי הקיים. לגבי הסוגייה של ניוד הבנקים, אני רק אציין שמבחינתנו עולם קופת הגמל הוא עולם שמוסדר ברגולציה. ישנם ניודים, ממשקים ותפעול שמוסדר; ישנה מערכת שלמה.

לא רק אירוע מס אין להם שפה משותפת, אין ממשקים ואין ניוד. את כל הדבר הזה צריך לייצר. זה ייקח זמן להקים ממשקים - - - מה זה אומר שייקח זמן? צריך לשאול את זה את הגופים. עשר שנים שעושים תחרות בבנקים. אני לא נכנס,

לדיון בשאלה אם הבנקים זה נכון או לא; אני רק אומר שכרגע אין שפה משותפת - - - ברגולציה, אבל לקוח יכול לבוא ולהגיד: "תעבירו לי את הכסף מפה לפה".

אני ארצה שתענו לי,

לגבי העניין של הניוד והשפה המשותפת. אולי אפשר למצוא משהו. יש רגולטור לבנק, ורגולטור אחר לקופות הגמל. מי יקבע את התנאים? מי יסדיר את זה? בקופות הגמל אנחנו מסדירים הכל:

מהו הממשק - - - אתה מרשות שוק ההון?

אין לנו שום סמכות על הבנקים. מי יקבע מהי השפה המשותפת? מי יאכוף סנקציות? אנחנו לא צריכים שפה משותפת. צריך חוק שלפיו אדם זכאי להעביר את הכסף. דור פישר, הלשכה המשפטית ברשות שוק ההון. אצלנו יש הוראות ניוד ברורות,

מועדים שצריך לעמוד להביא שצריך להעביר בעת איחור בניוד. פיצויים למי? לחוסך עצמו. אם את מגישה בקשת ניוד, והגוף לא מעביר את הכסף בזמן הוא צריך לפצות אותך. תוך כמה זמן הוא צריך להעביר, לפי הכללים הקיימים, בין בנק לקופת גמל? אין העברה בין בנק לבין קופת גמל. לא קיים ניוד של כספים בין בנקים לבין קופת גמל.

זה קורה היום, רק עם מס. אין העברה בין פיקדון בבנק לבין כסף בקופת גמל. את יכולה לעשות פעולה של הפקדת כסף. זוהי פעולה שונה לגמרי מפעולת ניוד. בהפקדה של כסף יש שורה, ואז מאתרים את הכסף.

פה את צריכה לעשות ניוד את צריכה להעביר מידע על ההיסטוריה של הכסף עצמו מתי הוא הופקד,

המועדים של זה והתחשבויות כאלה, לצורכי המס העתידיים,

לכן, ישנן פעולות. אנחנו מסדירים את זה; יש חוזרים שלנו, שהם חוזרים מאוד ענפים, שמסבירים בדיוק איך עובר המידע בנוגע לכסף. אנחנו אחראיים על קופות הגמל. כלומר, כרגע, לפי החוק זה יהיה פיקדון חדש, ולא ניוד. ברגע שבן אדם שיש לו ילד, שכבר חסך כמה שנים בתכנית, מעביר את זה לפיקדון הוא מתחיל את הפיקדון מ-א'; זה לא ייספר כאילו זה עשר שנים. היום, אם בן אדם בוחר להיות בקופת גמל ורק מעתה ואילך הוא בקופת

- - - לפי כל החוזרים הענפים שלכם, מהם ההבדלים בתכנית הזו, או החסרונות והיתרונות, בין ניוד לבין הפקדה מחדש? אין אפשרות לניוד. אבל מהי המשמעות של כך בפועל? הניוד הזה משפיע על שני פרמטרים: גם על הוותק וגם על המס,

בקופת גמל, להבדיל מקרן פנסיה, אין משמעות לוותק. אין פה כיסויים ביטוחיים לפי הרציפות, אז אין משמעות לתשואה שהשגת. בקיצור, האירוע הוא רק המס. לא בטוח שזהו רק המס. היום, אם מוציא כסף מהבנק, הוא פותח את הפדיון - - - אם ניידתי מקופת גמל לבנק, או הפוך - - - אין ניוד; אין תהליך כזה. גם באירוע מס אין את זה?

תהליך כזה; אין שפה משותפת; אין ממשקים; אין מערכת יחסים בין הבנק לבין קופת גמל, שבה הלקוח שומר על רציפות. אז אני רק מושך ואז מפקיד במקום אחר.

ולכן יש אירוע מס.

לפתוח פיקדון בבנק ולהפקיד בקופת גמל. זוהי הפקדה; זהו לא ניוד. ניוד קורה בין קופות גמל, שמדברות אחת עם השנייה, שיש להן ממשקים ושפה משותפת והן מעבירות את הכסף, וזה שומר - - - אנחנו מדברים על ניוד מהבנקים לקופות הגמל. אם רוצים לייצר ניוד צריך לייצר לזה פלטפורמות, ממשקים ואת כל עניין התפעול, מעבר לסוגיית המס. סוגיית המס מאוד חשובה לאנשים. אני לא מזלזל בה - - - זה משפיע גם על הוותק? יש משמעות לוותק הזה? אין משמעות לוותק. אבל יש משמעות לשבירת החסכונות. אנשים הפקידו ל-18 שנה. זה גם משהו שצריך לטפל בו.

עוד דבר שאני חייב לציין, לגבי המלאי הקיים זאת אומרת, כספים שנמצאים היום בסיכון מועט. הרי, אנחנו הסדרנו מדצמבר 2022 והלאה זה טוב,

לדאוג לאלה שלא נכנסו ברגולציה החדשה, אבל צריך לשים לב שאם נותנים הוראה כללית לנייד את הכמויות העצומות של החוסכים שנמצאים בסיכון מועט כברירת מחדל צריך לקחת בחשבון שתי סוגיות: א', ישנה אפשרות שתהיה הסטת כספים משמעותית, והיא תשפיע על - - -. כספים מושקעים באפיקים מסוימים, ולהזיז סכום גדול של כסף יכול להשפיע.

חלק מהאנשים על אף שהיו פסיביים ולא בחרו אולי התעניינו בשלבים מאוחרים, ראו שהם נמצאים בסיכון מועט ואמרו: "זה מרצה אותי". אני התעניינתי, ואמרו לי שאין לי איך לצאת מזה. לא בקופת גמל; בבנקים. אני מדבר על קופות גמל. אני אציין סוגייה אחרונה: העניין של קביעת מסלול ברירת המחדל. אנחנו חושבים שנכון יהיה שזה יישאר בסמכות הממונה, כדי שאם יקרו מקרים מסוימים אנחנו נוכל להגיב בזמן אמת.

איגוד הבנקים, מהי דעתכם לגבי הניוד? האם יש לכם קשר עם קופות הגמל, או שאתם רוצים שניצור קשר עבורכם?

אמנם, להסדיר את כל ההיבטים התפעוליים ולבחון אותם לעומק, אבל עקרונית אין התנגדות לניוד לשני צדדים; גם לצד אחד וגם לצד השני. לזה אתה מתכוון, נכון? אני שואל מה הייתה הכוונה שלך. אני, בשונה מהאוצר, לא רק חושב, אלא גם אומר מה אני חושב. אני מניח שאתה לא מתכוון לכך שיהיה ניוד רק מצד אחד. אני, בהסתכלות שלי שיהיה ניוד מצד אחד. אני אמרתי שהבנקים בכלל לא צריכים להיות. זוהי ההסתכלות שלי, וזהו גם החוק שלי. כנציג איגוד הבנקים, אתה אומר שאם הניוד יהיה לשני הצדדים יש על מה לדבר. אם הניוד יהיה לצד אחד אתה מתנגד לזה. הסברתי אותך נכון? אני רוצה לנהל דיון מקצועי וענייני. לגבי הניוד, עקרונית,

התנגדות. אין סיבה שהוא לא יהיה דו-כיווני. אני לא חושב שמישהו אמר פה: "בוא נראה לכם מה זה". יש מישהו שבא ואמר לי: "אתה עושה את זה דווקא, כנגד הבנקים". אני עושה את זה בעד הציבור, ולא נגד הבנקים. אוקיי.

חושב שצריך לבחון את כל ההיבטים התפעוליים, ולדעתי יש מה לבחון פה. כרגע, הכביש לא קיים, וצריך לבנות אותו. אין בעיה. אני רוצה להגיד עוד מילה לסיכום, כדי שהדברים יהיו ברורים: ברירת המחדל,

היא בקופת גמל להשקעה. לא בבנקים. משנים את ברירת המחדל מקופת גמל להשקעה בסיכון נמוך לקופת גמל להשקעה בסיכון גבוה. אם אדם שמפקיד כסף בפיקדון בנקאי בוחר להפקיד את כספו במסלול בטוח, ל-18 שנה, בריבית קבועה שיכולה להגיע מיותר מ-3% ועד 4.75% לכל בנק יש את המדיניות ואת המחירים שלו אני לא בטוח שמישהו מהאנשים החכמים כאן יכול להתחייב, בוודאות מלאה, שבמוצר שהוא לא בנקאי, בעוד 18 שנה הריבית תהיה אותה ריבית, והתשואה תהיה גבוהה. היום, המדינה מאפשרת להשקיע,

במוצרים של קופות גמל, שהן לפי השריעה. אלה קופות גמל שהיו הפסדיות, בחלק מהמסלולים. זה על השולחן.

היום לא מאפשרים חיסכון לכל ילד בשריעה או בהלכה? מאפשרים. אלה היו מסלולים שהיו הפסדיים, למרות שקופות גמל היו - - - אתה אומר: "אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 18 שנה", ואנחנו תמיד מסתכלים - - - אני לא אומר את זה. אני אומר משהו אחר: מי שמשקיע במוצר בנקאי, יודע בוודאות: א', שאין לו סיכון; שמה שמתחייבים אליו זה מה שיהיה. בשום מוצר אחד לא תוכל לקבל את הוודאות הזו. ב', אתה יודע שכשאתה חותם זה מה שאתה מקבל. יכול להיות שזה לא מספיק גבוה, אבל זה מה שאתה מקבל. יש לנו גם את ההסתכלות על מה היה בשנים האחרונות. אם אתה מוכן לקחת את כל הכוח ולחתום לו - - - אבל זה הסיכון. אין בעיה, אבל כשאתה עומד מול הלקוח, אתה תצטרך להגיד לו האם אתה מתחייב ב-100% שזה מה שהוא יקבל,

אם אתה היית צריך לפצות את אותו הלקוח, שאמרת לו: "אני ראיתי שלפני עשר שנים שזה היה כך, או אחרת" לא בטוח שהיית עושה את זה. לכן אני אומר: אין סיבה שתמנעו מההורה את הבחירה.

מי שלא רוצה את ברירת המחדל, אלא רוצה לבחור משהו אחר תאפשרו לו לבחור. אין סיבה שלא.

רצית להוסיף? כן. רציתי להתייחס לשני דברים: ראשית, האוצר ורשות שוק ההון מבקשים שלא יהיה קבוע בחוק הסיכון המוגבר. אני חושב שזוהי טעות; זה חייב להיות כתוב בחוק. הדברים צריכים להיות פשוטים. אני מגיע מהעולם הצבאי. בעולם הצבאי, אחד העקרונות הוא עיקרון הפשטות. מה שלא פשוט פשוט לא יהיה. ראינו עכשיו, לדוגמה, ברפורמה שעוברת, בשלבים, בתחום הפנסיות, שמוסיפים עוד ועוד מסלולי השקעה.

עשו לנו, סוכני הביטוח והיועצים, הרבה מאוד עבודה, אבל לציבור מסבכים. פה אנחנו מדברים על ילדים, ועל בחירות לא נכונות שהורים עושים כשהם מנסים לעזור לילד. צריך לעשות את זה פשוט, ושזה יהיה כתוב בחוק. הדבר השני הוא סוגיית הניודים. הניוד, שהתחיל בישראל ב-2006-2008, מאפשר להעביר בין קופות בלי אירועי מס. היום בכלל אי אפשר,

למשוך את הפיקדון, כי אסור להוציא את הכסף הזה עד גיל 18. אגב, היה אם אני לא טועה, תקנו אותי בקורונה, נתנו איזו שהיא אפשרות להוציא מקופת גמל או ההשתלמות, בהוראת שעה. גם בקרנות השתלמות וגם בקופות הגמל. אגב, הוראת השעה הזו פגה. כשרוצים לעשות חוק עם תקנות לא בטוח שהאוצר יביאו את התקנות, כי פגה הוראת השעה לעניין משיכת דמי האבטלה של העצמאיים, והם לא חידשו את התקנות האלה. לכן, הנושא של חקיקה הראשית הוא מאוד חשוב. אני רוצה להציע רעיון: במקום לעשות ניודים אולי להחליט לתת הוראה שלפיה הבנקים יאלצו למכור את הכספים שאצלם, בפיקדונות, לקופות הגמל. כך יפצו את הבנקים על האובדן של החיסכון; יפתרו את בעיית הניודים, זה יעבור אל הקופות ושם אפשר יהיה לעשות את זה. תודה. אמרת שאתה חושב שנכון שזה יהיה בחוק. אתה חושב שגם כל העניין הפנסיוני, מסלולי ההשקעה והרגולציה צריכים להיות בחוק? פה אנחנו מדברים על ברירת מחדל, וזה צריך להיות ברירת מחדל בחוק. המחוקק צריך לקבוע את כל רשימת מסלולי ההשקעה? זה מה שאתה חושב? לא, אבל לפעמים עושים משהו יותר - - - מה זה שונה כשיש לך חמישה מסלולי השקעה ברשימה סגורה בחוזר? לדעתי זה יותר פשוט מפנסיה. לא הבנתי את השאלה, אבל היום אתם מעלים את האפשרויות בפנסיה. אם אני זוכר נכון זה יגיע בין 30 ל-42 אפשרויות. לנו זה עושה הרבה עבודה, אבל שוב אנחנו מנסים,

לפשט את נושא הפנסיה ולעזור לאנשים. לפעמים יש Too Much Help. אז לא צריך לעשות בחקיקה את מסלולי ההשקעה של הפנסיה. אנחנו לא מדברים על הפנסיה.

אתה כתבת את מסלולי ההשקעה אתה רק סיבכת את כל השוק והקשית על כל הציבור. לפעמים אנחנו רוצים קצת פשטות עבור האנשים. לגבי הניודים, צריך לזכור שבין קופות הגמל יש ניודים. בין הבנקים אין ניודים.

אם אתה בבנק הפועלים 18 שנה אתה בבנק הפועלים, ואין תחרות על הפיקדונות. אם כבר פותחים לניודים דבר ראשון, צריך לפתוח לניודים בין הבנקים, כדי שתהיה תחרות על הריביות, ושאנחנו לא נקבל ריביות הרבה יותר נמוכות ממה שיש בשוק. דבר שני, אני שוב חוזר ואומר: פתיחה של ניודים מקופות הגמל לפיקדון בנקאי זה אסון. עדיף להשאיר את החוק כך, כי הבנקים פשוט ימשכו את הכסף אליהם, ומי שיפסידו פה הם רק הילדים. למה? תחשבו על מקרה, כמו משבר הקורונה, שבו השוק נפל ב-50%. מה שהבנקים יעשו זה לפתוח בקמפיין לשכנע את ההורים למכור את החסכונות שלהם - - - - כלומר, קופות הגמל יכולות לרדת ב-50%. מי שבדיוק מגיע לגיל 18 ספג את כל הירידה. בשביל זה יש מודל צ'יליאני, שמפחית את הסיכון. מי שמגיע לגילאים 16-18 בשנה שבה הקופות ירדו ב-50% ספג את כל הירידה הזו. בגיל 18 הוא ימשוך את הכסף, יספוג את כל הירידה ולא יצליח לשקם את הקופה. זה מה שאתם מבקשים לעשות; למנוע את האופציה שיהיה לו חיסכון בטוח. תודה רבה. מה אתם חושבים על מה שהיא אמרה, באוצר וברשות שוק ההון? אורית, אני שואל אותם שאלה.

יש לכם תשובה לגבי הסוגייה של העברת מידע שנמרוד העלה? מהי דעתכם? אתה מתכוון לגבי המלאי הקיים? כי את העתיד כבר הסדרנו.

בגדול, אני חושב שזוהי סוגייה של הגנת הפרטיות, במישור המשפטי - - - אבל הוא אמר להעביר את זה למאגר הסליקה. משרד המשפטים, יש לכם מה להגיד? היו פה שני עניינים: גם עניין המידע, שהציג נמרוד ספיר, וגם עלה פה הנושא של האם לביטוח הלאומי יש מידע לגבי זה שהמסלול נפתח כברירת מחדל, ואז תוכלו,

לשנות את המסלול בגיל 18? גם זה משהו שאתם צריכים, או שזהו מידע שיכול להיות בידיכם? ברור שיש לנו את המידע על מי בחר באופן אקטיבי ומי בברירת המחדל. בסדר. לעניין הזה משרד המשפטים נמצא פה? שלום, הדיל יונס, משרד המשפטים. זוהי שאלה שצריך לבחון אותה בראי צו הגנת הפרטיות והעברת מידע בין גופים. זה נכון שזה יובא לבחינת הגורמים הרלוונטיים ממשרד המשפטים - - - אדגיש: זה לא בין גופים; זה לגוף פרטי. לכן אנחנו צריכים,

הסכמה של - - - לא אמרתי: "גופים ציבוריים",

בין גוף - - - לכן זהו לא צו הגנת הפרטיות; זהו ממש חוק הגנת הפרטיות,

מישהו דיבר כאן על להעביר את זה למסלקה. במסלקה עצמה יש בעייתיות, כי היום, החוק עצמו מאפשר לך לקבל מידע על החיסכון שלך.

רוצים שתקבל מידע לא על החיסכון שלך, אלא על החיסכון של הילד שלך. זה נכון שהוא קשור אליך, אבל בסופו של דבר יש פה מידע על הילד שלך. קודם, בתחילת הדיון, עסקו בילדים שהם כבר לא בקשר עם ההורים שלהם,

שבמקרה הזה המידע יעבור להורה עצמו, אחרי שהילד הוא מנותק קשר. מה הבעיה לקבוע שלגבי קטינים שלא הגיעו לגיל 18 המידע הוא

הוראה מפורשת גוברת על הכל. זהו חוק אחר לגמרי. הייעוץ הפנסיוני שניתן לך במסלקה ניתן לך לגבי החיסכון שלך. הוא לא ניתן לך לגבי החיסכון של הילד שלך. אני מדברת על כך שהמידע יהיה נגיש. המידע שמועבר, כשדיברו על המסלקה, הוא לא מידע שנוגע לנושא הזה. המידע במסלקה ניתן לצורך חיסכון פנסיוני של האדם עצמו.

לא נכון לערבב מידע של ההורה עצמו, שהוא לגבי החיסכון שלו, עם מידע של החיסכון של הילד שלו. למה זה לא נכון? זה קטין. מי שצופה ואחראי על הדבר הזה הוא ההורה שלו. למה יש פה ערבוב? כי הייעוץ הפנסיוני להורה ניתן לגבי החיסכון שלו עצמו לגיל פרישה. הכסף של הילד אמור לשמש אותו לצרכים אחרים בכלל או בגיל 18 או 21, או שהוא ישמור אותו בקופת גמל להשקעה עד גיל הפרישה שלו, עצמו.

הייעוץ לגבי הילד צריך להיעשות במנותק, בנוגע לילד עצמו. המידע לגבי הילד עובר כבר היום, לפי החוזרים שלנו, בדו"ח שנתי, ויש נגישות למידע הזה באתר של כל חברה. כשאת נכנסת לאזור האישי את רואה את המידע גם לגבי הילד. אם אתה רואה את זה באזור האישי למה שלא תראה את זה במסלקה? למה אתה מסתיר את זה? אנחנו רק רוצים גישה לראות. לא הבנתי את המתודולוגיה, ולמה היא רלוונטית למה שאתה אומר לצפות ולעקוב במסלקה. אתה רוצה לעשות פעולה זה משהו אחר. המסלקה היא לא מעקב. המסלקה הפנסיונית היא מכשיר שקבוע,

בחוק אחר בחוק הייעוץ והמסלקה הפנסיוני, שלא קשור לחוק הביטוח הלאומי. המטרה שלו היא להנגיש מידע, במצב נתון, ולהסביר לחוסך, ולבעל הרישיון, מהו המצב הפנסיוני של האדם באותה נקודת זמן וזה רק חיתוך כדי לקבל החלטות באותה נקודת זמן. זה לגבי החיסכון הפנסיוני שלו. כך מנוסח החוק ההוא. זה לא נוגע לדיון שלנו. תודה רבה. ינון, אולי נצמיד את העברת החוק של המשיכה בגיל 18 לחוק אחר הדרכה פיננסית במערכת החינוך. כשזה יעבור גם זה יעבור. כשהם יעשו את זה בגיל 18 הם כבר ידעו איך עושים את זה. תגיש את זה כהסתייגות. תודה.

קודם כל, אני רוצה לברך אותך, היושב ראש.

זוהי חקיקה שמעלה סוגייה מאוד משמעותית לסדר היום של הוועדה הזו,

אחרי התקציב, קצת לעסוק בדברים חשובים באמת.

חושבת, אדוני היושב ראש, שאנחנו צריכים הוראת תחולה שתסדיר את התחולה בצורה חוקית, חקיקתית, לגבי פיקדונות קיימים, שאנחנו מבינים שהם בסכום עתק. אי אפשר לחכות לעבודת האוצר,

דחוף. אם יש אפשרות גם לטפל באירוע המס זה,

יהיה מצוין. המקום של זה הוא בחקיקה ראשית. דבר שני, סעיף לגבי אינפורמציה, כדי לטייב את היידוע להורים, כולל הזכות להפקדה משלימה, מצדם. תודה.

אני אסכם את הדיון. גם האוצר פנו ורצו התייעצות קצרה, אז אני נותן אותה, ומבקש כך: בעזרת השם, החוק יחוקק כמו שרצינו, וברירת המחדל תהיה בסיכון המוגבר בקופות הגמל. אנחנו הולכים על הניוד; אני רוצה ללכת על הניוד. הבנקים, אתם גם ביקשתם, ואני נותן עוד זמן כדי שנחשוב עוד קצת בשאלה אם להוציא לגמרי או לא, ויחד עם זאת גם על התחולה ועל ההסמכה שרשות שוק ההון ביקשו. אני לא בטוח שאני שם, אבל ישנם עוד מספר ימים, ואני רוצה להביא את זה להצבעה, אולי ביום רביעי הבא. אני מבקשת מהיועצת המשפטית,

שתזמני אליך את כל מי שצריך מבין גורמי המקצוע, לקיים את הדיון הזה כבר בתחילת השבוע הבא. אני רוצה להעביר את החוק הזה. תודה רבה לכולם, לכל המשתתפים, וגם לחברי הכנסת,

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:55.